של התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים,

ה-cap החדש,

שבאמת מכיל בתוכו שינויים משמעותיים. אני יכולה להגיד כמה דברים.

וכאן באמת אני רוצה להודות גם לאורית ארז, גם לענת כהן שמואל, גם ליועצת המשפטית נעה בן שבת,

לכל הצוות שהיה איתנו; לחברי הוועדה, גם אלה שנמצאים כאן היום וגם לחברי הוועדה מן

לקחנו כאן מעל שישה דיונים שהיו דיוני עומק ודיונים ארוכים.

מהי אותה מערכת בריאות ומה היא כוללת בתוכה. מצד אחד האיתנות, היכולת באמת לתת שירות ברמה הכי גבוהה, כמעט מספר אחד

נכנסו פה שיפורים מסוימים בנושא השוויוניות ובמעורבות הוועדה. הייתי רוצה לראות בחוק עד כמה שניסינו יותר העדפה לפריפריה, יותר ביטוי לנושא של השוויוניות. זה נמצא בחלקים מסוימים ולא בכול. והייתי מעוניין יותר לראות,

את ההינע והחלטתה של ועדת הבריאות, הייתי רוצה לראות יותר את מעורבותה

אז גם חקיקה תצטרך להשתלב כאן, עם ועדת החוקה,

אתם יודעים שהיום מגיעים למחלקות הסגורות,

בלי לדעת את המצב הבריאותי.

אנחנו שמענו את החסרים בתחום הזה. אני באופן אישי הייתי בבית חולים שכן מאפשר את האופציה הזאת, וראיתי עד כמה זה

אם פעם דיברו על ה-cap ודיברו רק על מספרים,

אלינה.

שאמרתם. תודה רבה.

היושבת-ראש וגם על ידי חבר הכנסת בוסו, אז אני רוצה להסביר שהנוסח

עכשיו אני מבינה. תודה. תראו, כי כל מה שלא נמצא בתוך החוק, שבעצם הצלחנו להשיג מעבר, כמו ההכשרות לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, כמו הנושא של פרויקט מבחני התמיכה של המתמחים בקהילה, שזה דברים מאוד מאוד חשובים, שבעצם לא מופיעים בכלל בחקיקה, ואנחנו הצלחנו להביא אותם מבחוץ כאקסטרה לקופות החולים או לבתי החולים. אז כל התוספות האלה הן תוספות שאנחנו מביאים, והן נמצאות במסמך התחייבות שלנו ושל האוצר, זאת אומרת לתוך המקום הזה. גם הצהרנו עליהם גם תוך כדי החוק, וגם הצהרתי עליהם פה בפתיחת הוועדה. ופשוט אין להם סעיף שבו אנחנו יכולים להגדיר אותם.

פשוט בשביל להבין איך זה נעשה, התהליך והכול. כל מבחני התמיכה לא מצוינים שם. למעשה יכולנו להוסיף, זאת אומרת לא רק לתקן את הקיים. אם זה משהו שנמצא במסגרת - - - יכולת להוסיף - - - אבל הוא לא נמצא במסגרת החוק, הוא לא מנוסח בלשון החוק. זה להוסיף סעיפים מעבר לזה. את מחוקקת. יכולת להוסיף דברים שנראים - - - כן,

את רואה לנכון צורך להוסיף אותם?

נגיד מבחני התמיכה. תראי, מבחני תמיכה זה סיפור אחר, זה תקצוב.

ה-20 מיליון, אם יש פה לא רק 90 מיליון שקלים אלא 110 מיליון שקלים, אז יכול להיות שזה משמעותי להוסיף. השאלה אם באמת אפשרי, השאלה אם יש הסכמה של האוצר להוסיף את זה. יש הסכמה. שיהיה ברור שזה חד פעמי ולא - - - רק לוודא שזה מוגדר לשנה אחת בתוך הדבר הזה. אפשר לכתוב את זה בנוסח. כן, כי זה בעצם שינוי שעשינו, וכדאי שייראו אותו. אפשר, אפשר. זה משמעותי ואפשר להכניס את זה לשם.

אז עוד שינוי - - - זה באמת משהו שהכנסנו, ואפשר להכניס אותו לשם.

אני פשוט לא ידעתי איך זה נעשה משפטית, לכן שאלתי, כדי להבין. כן, שום בעיה. ובגלל שזה נושא כספי שחשוב,

אני גם לא אטען נושא חדש. ואנחנו הצהרנו את זה אז תוך כדי הוועדה,

כלשון החוק, מנוסח כחד פעמי, אנחנו נוסיף על זה את התוספת הזאת. אנחנו נמצא את הניסוח המתאים, כך שיהיה ברור שזה חד-פעמי ואפשר להכניס את זה. עכשיו, יש עוד הערה שמגיעה עכשיו, אולי נריה נמצאת בזום, אז היא תוכל להתייחס אליה. אני יכול. דווקא בעקבות הבקשה של חברת הכנסת אלינה, לדחות את המועד להסכמי אשפוז בית בשנה הראשונה עד ליוני, נוצר מצב עכשיו בחוק שיש בעצם אפשרות בכל שנה לדחות את זה עד יוני. הכוונה הייתה שרק ב-2022 - - - ברור. נכון, אז צריך לחדד - - - צריך לחדד את זה. במטופל המיועד להעברה אנחנו דיברנו על אותה שנה ראשונה.

לא על מטופל המיועד להעברה, אלא על החתימה על הסכמי אשפוז בית.

הוא אומר שמהחוק משתמע שאפשר כל - - - כל שנה.

הכוונה הייתה בשנת 2022. לא לזה התכוון המשורר.

בסדר, נריה? כן, מעולה. אז שזה יהיה בשנת 2022 עד ה-1 ביוני, ואחרי זה 15 בפברואר. זה בהגדרה של תוספת ריאלית. אני לא מבין, היא עייפה מיום חמישי בלילה, לא יכלה להגיע לוועדה? אמרו לי שלא צריך.

ב-cap תמיד אפשר להגיד: אנחנו מוסיפים עוד תוספת תקציב ולא משנים את החקיקה בפנים. פה אנחנו עשינו המון שינויים, והלכנו על זה הרבה פעמים לוועדת הכנסת, כי באמת היה חשוב לנו שבמהויות הקטנות, שמפריעות גם לקופות החולים ולבתי החולים, אנחנו נייצר את השינויים ואת האיזונים הנדרשים. ואני מקווה מאוד, ממה שדיברתי עם כולם, גם ביום שישי, והתקשרו רבים וטובים, ובאמת תודה רבה גם על הפרגון,

לחברי הוועדה ולצוות, אז באמת נראה שהשתדלנו ועשינו עבודה כמה שיותר טובה בפנים החוק, ואני חושבת שזה גם חשוב קדימה. ואני אומרת את זה כל הזמן, כי כשתגיע לכאן הקפיטציה, ואנחנו נדבר גם על ועדת המחירים וינדון בדברים לקראת זה וכדומה, אז תהיה הרבה יותר הבנה. אוקיי. אבל כיוון שאלה כן שינויי מהות, אז בסעיפים האלה - - - זו הייתה הכוונה בוועדה.

אני לא יודעת אם זו הייתה הכוונה, אני לא הבנתי את זה כך, משהו שלכל שנה משנים את - - - לא, אני דיברתי, אמרתי במפורש: בשנה הראשונה, כדי לתת להם עוד שלושה חודשים לחתום על ההסכמים. אני אמרתי את זה כמה פעמים בוועדה.

וה-90 מיליון, אז אתם רוצים אותם כן לפתוח? על סעיף 15 אנחנו מדברים?

כאן אני פחות מבינה, אבל - - - לא, גם בזה את צודקת. בגלל שזה כסף שקשור לתשלומים שנמצאים בחוק, אז אפשר להכניס אותו לחוק.

כי אמרתי שאם עידית הצליחה כל כך, אז חשוב גם לעגן את זה בחקיקה.

לגבי יוני, חד-משמעית אני דיברתי על שנה ראשונה, גם חזרתי על זה כמה פעמים. אלינה, איזה סעיף זה? זה לא סעיף, זה בהגדרה. בהגדרה של התוספת הריאלית. אז גם ההגדרה, אני רוצה להזכיר, ההפרש של 2017, מאוד חשוב לי להגיד, כי דיברו על 5%, ובעצם הצילום הוא של 95%. זה מה שהסברת מקודם. יש פה את ההגדרה: בית חולים שהיחס כאמור היה לגביו נמוך מ-95% 100%. אז מתחילים להצביע על הרוויזיות. אנחנו מתחילים בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית. מי שתומך ברוויזיה זה אומר שהוא פותח את הדיון מחדש, מי שמתנגד אומר שהוא מונע את הדיון מחדש. סעיף 15. נכון, סעיף 15 זה התוספת של ה-20 מיליון?

פשוט צריך לכתוב פה: בשנת 2022 110 מיליון. עידית, קצת פוליטיקה אפשר? בבקשה, אתה מוזמן. אולי בקולך תכחישי את מה שיובל שגב היום אמר כן,

הלכתית. האמת היא שאני מתפלאה שבוע שעבר זה היה משהו אחד, לפני שבועיים מישהו הצהיר שגנבנו חוקים, לפני שלושה שבועות - - - אז מה את אומרת את לא מתעסקת עד - - - כל שבוע - - - חשבתי לשמוע ממך שיש פערים אידאולוגיים. פעם אמרו שהחיבור הזה זה רק בשביל שלא יהיו בחירות,

אני אגיד לך את האמת, אני ישבתי בישיבת ראשי מפלגות אצל ראש הממשלה, וזה ללא מכשירים ניידים. אני יוצאת משם אחרי שעה ומשהו, ואני שומעת רחש בחש, ולא הצלחתי להבין על מה ולמה. ואז כשראיתי אז צייצתי מה שצייצתי, צייצתי את תגובתי. אני מקווה שכולם - - - אבל הציוץ שלך זה נשמע: אני לא מתעסקת בזה עד עוד ארבע שנים. לא, זה הדובר שלי צייץ. אני רק רוצה לומר, שבהתאם למה שהוא כתב, אז אני ישר צייצתי שאין כזה דבר, וגם אני הצהרתי את זה בכניסה למשרדי הממשלה. יש פערים אידאולוגיים בינך לבין - - - יש פערים אידאולוגיים,

והצהרנו את זה מראש.

אחרת מזמן כבר היו כולם מתחברים והיינו משפחה אחת. אנחנו מתכנסים פה על מה שכן מוסכם בינינו וכן מה שבטוח - - - קודם כול זה מעליב, לא צריך לסגור שריונים לפני. גם נפתלי בנט צריך בסוף שריון.

אני בשוק שמתעסקים כרגע בראייה של עוד ארבע שנים קדימה, אבל בסדר. אשראי המאמין. אם מתעסקים בזה עכשיו, כנראה שמבינים שזה לא ארבע שנים קדימה. אז מה שאני אמרתי זה שבעזרת השם הממשלה הזאת,

תחזיק ארבע שנים. ואחרי ארבע שנים, אני מאמינה שאנחנו כבר ניבחן במעשים שלנו, אני מאמינה שימינה תמשיך להיות חזקה ורק להתחזק. אנחנו סך הכול משתדלים לעשות עבודה טובה, ולמען האזרחים והאזרחיות בסוף. איך אומרים? שנזכה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. כל השאר בונוס. אנחנו עכשיו מצביעים על הרוויזיה שלך, אוריאל בוסו? ושלך.

אז דבר ראשון, הייתה רוויזיה על סעיף 2 לחוק ההתייעלות. אגב, את יכולה להסיר את הרוויזיה שלך. היא לא חייבת להצביע על הרוויזיה שלי, היא יכולה להגיד שהיא מסירה את הרוויזיה שלה, ואז מצביעים רק על הרוויזיה שלי. כן, אבל השאלה אם זה משנה, אם בכל מקרה מצביעים.

אז אנחנו מצביעים עכשיו סעיף סעיף, נכון? כן, כי ככה הצבענו. בסדר גמור.

מי בעד הרוויזיה? מי נגד הרוויזיה? מי נמנע?

גם אם המציע של הרוויזיה לא נמצא? אין חובת נוכחות למציע הרוויזיה? זה המציע של הרוויזיה. אה, אתה המציע? כן, הוא הגיש את הרוויזיה. חובת

אחרי שהבהרתם שהתיקונים האלה הם תיקונים, שבאמת כך התכוונה הוועדה גם בהפרש 2017 וגם בנושא של התוספת הריאלית. אז רוויזיה לסעיף 1 לחוק ההתחשבנות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אנחנו עוברים לסעיף 2 לחוק ההתחשבנות. סעיף 2 לחוק ההתחשבנות. מי בעד? מי נגד?

אנחנו עוברים לסעיף 3. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

סעיף 4, חלוקת התוספת הריאלית. מי בעד?

הצבעה לא אושרה.

סעיף 5. מי בעד?

הרוויזיה נפלה. סעיף 6. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה

בקשה לרוויזיה לסעיף 7. מי בעד?

הרוויזיה נפלה. סעיף 8. מי בעד?

הרוויזיה נפלה. סעיף 9,

מי נגד? מי נמנע? הצבעה

הרוויזיה נפלה.

10. מי בעד?

הרוויזיה נפלה. סעיף 11, שאמרנו שצריך להשאיר את ההיוועצות עם קופות החולים כמו - - - מי בעד?

מי נמנע?

הרוויזיה נפלה. וסעיף 12. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה.

סעיף 13. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הרוויזיה נפלה. סעיף 14, לגבי השירות הדיפרנציאלי - - - מי בעד?

סעיף 15 הוא הסעיף שבו ביקשתם לערוך שינוי, לגבי התוספת של 20 מיליון שקלים לחלוקה בשנת 2022. מי בעד? מי נגד? סליחה.

לא בעד. סעיף 17, מטופל המיועד להעברה. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה. הרוויזיה נפלה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה. סעיף 19, לגבי תשלום בעד שירותי רפואה פרטית. מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושרה. הרוויזיה

והצבענו גם על סעיף 3 כולו, וגם עליו יש רוויזיה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה.

שאלה אחת קטנה: בסעיף 9 בסופו, (ה)(2): תקנות ראשונות לפי פסקה (1) יותקנו עד יום י"א בטבת התשפ"ב (15 בדצמבר), ובלבד שיונחו על שולחן הוועדה עד יום 7 בדצמבר זה שבוע לפני.

זה לא פרק זמן מאוד קצר, שאם את תרצי לעבוד על התקנות,

להצביע עליהן או לשנות אותן - - - כי גם את ה-15 זה תאריך שבו הם מציגים אותן. לא, 15 בדצמבר זה התאריך שבו השר צריך לחתום עליהן. אבל אני מזכירה שמה שהוחלט פה זה שלא תהיה הצבעה בוועדה, שרק זה מובא לידיעת הוועדה למעשה. הם מביאים אותן לוועדה, מציגים פה את הכול, ומראים מה הולכים לעשות. אבל גם בלי הצבעה, הרי זה מגיע לכאן לצורך הדיון.

אבל גם ככה סד הזמנים שלהם כביכול הוא סד זמנים מאוד קצר, לא השארנו להם הרבה זמן ללכת ולעשות את זה. זה בעצם עוד חודש מהיום. אוקיי, אז הפעם כן. ושנה אחר כך? ולכן כל פעם הם צריכים להביא לנו את זה מראש. צריכים לדווח לנו אחת לשנה. יפה. אז השנה בסדר, את צודקת, זה בסד זמנים, צריך

אנחנו יכולים לבקש את זה לפני כן. לא כתוב כמה, כתוב שהם צריכים לדווח לנו. והוועדה יכולה לבקש תאריך, אנחנו נוציא להם תאריכים של דיווח.

אני רק רוצה להגיד, זה אחד הנושאים הכי קריטיים. גם בפגרה, אני מזכירה לכם, הדיונים הראשונים, היה יום אחד שחצי יום התעסקנו בבריאות הנפש, בחצי השני דיברנו על בתי החולים הציבוריים, על כל המשבר שלהם. והכנסנו כאן את הכול. ודיברנו עליהם, עם סד הזמנים, ועם מבחני התמיכה. וכתוצאה מכל הבלבול הזה וחוסר היכולת להעביר תקציבים לבתי החולים במודל מסודר, שינו את המודל והביאו את סעיף 9. ולכן אנחנו נעקוב אחרי המודל הזה לאורך כל השנה. ויש כאן ועדה, אוריאל, שתעשה את העבודה הזאת. אני כן רוצה להודות לך, גם על עצם העובדה שוויתרת על הרוויזיה ועל הנושא החדש, לטובת דברים שהם במהות והם דברים חשובים, שאמרנו אותם והכנסנו אותם. וזה חשוב מאוד ויישר כוח גדול, ותודה. רק עוד דבר אחד שחשוב להגיד, שהדיווח לוועדה מכניס את הדברים לתוך הרוטינה. זה נכנס למערכת, והוועדה תמיד מתזכרת על הדיווחים במועדים. אבל למעשה לוועדה יש סמכות לדרוש מידע, בטח מהממשלה, מגופים ציבוריים. מידע שאגב לא היה כל כך עד היום נגיש. מה זה נגיש? הממ"מ וצוות הוועדה ביקשו, ולא היה את המידע לפרטי הפרטים, כדי להציג את זה פה בפני חברי הוועדה. וזה משהו שיצטרך להיות מוצג. ואני לא רוצה לחשוב על מודל שהולכים להעביר, ובסוף אין בו נתונים, ויבואו לוועדה ויגידו שלא יודעים איך להציג אותו, כי אני מאמינה שאנחנו לא נשקוט על השמרים ולא ניתן לזה לקרות, ובטח נוציא הרבה שאילתות בנושא או מה שיהיה צריך, כדי להביא את זה לידי יישום כמו שצריך הלכה למעשה. אבל לפחות הם יודעים שהם צריכים לאסוף את הנתונים עד אז. לדעתי זאת הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה.

כמו שעשינו עכשיו, וזה משהו שאנחנו נעמוד עליו. בסדר, נעה?

אנחנו לא צריכים להצביע על הרוויזיה שלך? אני פשוט זוכרת שעידית עשתה רוויזיה על החוק כולו. כן, הצבענו עכשיו על סעיף 3 כולו. הסעיף הזה, סעיף 15, אפשר לעשות עליו רוויזיה עוד חצי שעה. אפשר לעשות רוויזיה. אבל השאלה אם צריך לעשות את זה או שזה - - - אני רק שואלת כדי שאני אדע שהכול סגור. איש לא ביקש, אז למה - - - את חושבת שצריך, נעה?

בסדר גמור. אז בזה אני נועלת את הישיבה, ותודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 15:14.